היום 29 בדצמבר 2021, כ"ה בטבת התשפ"ב. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2021. פנייה מספר 172, משרד החקלאות. רפרנט חקלאות, אגף התקציבים. פנייה 33-005 נועדה לבצע הסטות בתוך סעיף תקציב משרד החקלאות כדי לתקצב פעולות מכוח הסכמים